בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים. אני מבקש רק לומר, התפרסם הבוקר בעיתון גלובס, אבל זה כנראה בעוד מקומות, טבלה של משרד המשפטים, של מועצת רואי החשבון על הבחינות של רואי החשבון שהתקיימו במוסדות השונים. זה נושא שקרוב לליבי. אז אני הולך להגיד לך. אתה תיכף תראה שזה קרוב לליבך. אני קורא את הציונים, אז באוניברסיטה העברית בירושלים 34% עברו את הבחינה של מועצת רואי החשבון. אנחנו מדברים על חשבונאות? ראיית חשבון. לא, יש שניים. יש פיננסית ויש ביקורת.

כי בביקורת בדרך כלל אחוזי המעבר יותר נמוכים עד כמה שאני זוכר. כתוב התפלגות - - - אוקיי,

זה הפיננסית?

"התפלגות הישגי הנבחנים בחלוקה לפי מוסדות לימוד". באוניברסיטה כפי שאמרתי, באוניברסיטה העברית 34% מהתלמידים עברו. באוניברסיטת תל אביב 54% עברו, ובמקום הראשון, תתפלא ולדימיר, במקום הראשון עם 96% של הצלחה בבחינות זה של איגוד הסמינרים של בית יעקב. למה אתה צוחק? זה לא אני, זה משרד המשפטים. לא, אני לא צוחק. זה מעולה. אני מכיר את זה וזה נכון, ואני מברך אותם על כך, גם על מסלול הלימוד הזה. אתה יודע שכדי להיות רואה חשבון לא חייבים לעשות תואר. כן. אתה יכול להתחיל מהתחלה, מהמבחן הראשון במועצה. כן, כן והם עושים את זה. זה לא היה בשנים עברו.

המסלול היה. אני לא יודע עד כמה השתמשו.

לפני 20 שנה זה לא היה. למדות מורות, גננות.

היום יש את ההכשרה החלופית. רשום כמה ניגשו? כמה נבחנים היו? קרוב ל-100, 90 ומשהו. אני עשיתי את החוק על יועצי מס, שיוכלו בבית יעקב גם ללמוד. זה גם כן היה לפני הרבה - - -. גדעון סער אז היה שר החינוך, ואני מברך אותם, את הבוגרות של איגוד הסמינרים של בית יעקב, ש-96% מהן - - - אגב, זה מאוד נמוך לתל אביב. כשאני למדתי בתל אביב הגענו ל-80%-85% לפחות, קצת פחות מבאר שבע והמכללה למנהל אבל היינו באחוזים הרבה יותר גבוהים. מי שבמקום השני אחרי איגוד הסמינרים של בית יעקב זה המרכז האקדמי רופין. אוקיי, יש שם גם פקולטה חזקה. שהוא עם 81%, אז אני מברך אותם על כך ואנחנו עוברים לסדר-היום. אנחנו מתחילים בהצעת חוק הגדלת נקודות זיכוי להורים במס הכנסה והגדלת מענק העבודה (הוראת שעה) (תיקון), התשפ"ג, הכנה לקריאה שנייה ושלישית. מי מציג את החוק? אני מרשות המיסים. אגב, מה נגמר עם עכו? אני מחכה שיהיה לזה איזשהו פתרון אצל הגורמים מעלינו. תודה רבה. יש חידושים בכנסת הזאת, כל מיני חידושים כאלה.

פעם כשאני הייתי מעלה דבר כזה, הייתי מעלה. זה לא פעם ראשונה שאני עושה את זה, שהחברים מבקשים שזה יהיה לשלוש שנים ולא לעד סוף השנה, אז נמצא פה מישהו מוסמך, לוחש לי באוזן והוא אומר, אין לנו מקור תקציבי, בוא תחכה, נראה עוד שבוע.

יש התנהלות שונה במשרד האוצר שאני לא מכיר?

אולי דברים חדשים. זה נחמד שיש התפתחויות.

על כל פנים אני לא קיבלתי תשובה. אני אחתום על זה היום. אני חיכיתי עם החתימה בעניין הזה אם אתם תגידו, אבל אם לא אמרתם אני אחתום היום. אנחנו נגיב. אתם לא חייבים להגיב. מבחינתי זה בסדר. אני רק שאלתי איך ההתנהלות הזו. אנחנו נגיב. זה ידוע ללשכה של השר.

הנושא הזה גם באופן דומה, שנה שעברה בחוק הגדלת נקודות זיכוי להורים במס הכנסה והגדלת מענק עבודה התשפ"ב 2022 ניתנה כהוראת שעה נקודת זיכוי נוספת להורים לילדים בגילאי 6 עד 12, נקודת זיכוי אחת, בין אם זה להורה העיקרי ובין אם זה להורה המשני, בין אם זה לגבר ובין אם זה לאישה. לפי הוראת השעה יפקע בסוף דצמבר 2022 כאשר היא הוארכה לפי סעיף 38 לחוק יסוד הכנסת עד אמצע פברואר. מטעמים תפעוליים היא ניתנה גם לגבי המשכורות של חודש פברואר שמשולמות במרץ ועכשיו אנחנו בעצם צריכים להאריך את ההוראה הזאת עד סוף השנה. הבאנו פה הוראה נקודתית רק לסגור את הנקודה הזאת. בגלל שאנחנו רוצים שמעסיקים כבר יוכלו להתחשב בזה במשכורת שהם משלמים ממש בימים הקרובים, אז בעצם הבאנו את ההוראה הכי פשוטה שאנחנו יכולים, הכי קצרה, שזה בעצם עד סוף השנה עם איזשהו סעיף תקציבי שנדבר עליו אחרי זה, שאנחנו רק רוצים בעצם לאפשר למה שקורה עד עכשיו להמשיך להתנהל עד סוף השנה ולא לפגוע בהורים לאותם ילדים. הסדר רחב יותר וקצת שונה אנחנו רוצים להביא גם במסגרת הדיונים על התקציב. רחב אתה מתכוון קבוע? גם קבוע וגם רחב יותר מבחינת אוכלוסייה שזה יחול עליה, ושם אני מציע שיהיה דיון מהותי יותר. מה העלות התקציבית של הדבר הזה? אני מאגף תקציבים. 2.25 מיליארד שקל לשנה. רק נקודות הזיכוי או גם מענק העבודה? לא, נקודות הזיכוי לגילאי 6 עד 12. כמה זה מענק העבודה? יש לנו את הנתונים. מענק העבודה משולם שנה מאוחר יותר, אז אנחנו לא בלחץ של להאריך, כאשר נקודות הזיכוי משולמות תוך כדי השנה במשכורות. אבל כך כתבתם: נקודות זיכוי להורים במס הכנסה והגדלת מענק העבודה.

אוקיי, אז אנחנו לא נוגעים בעניין הזה, למה? הבאנו עכשיו רק את הדבר הכי דחוף.

אבל זה אומר שמענק עבודה חוזר לקדמותו לפני התיקון שעשינו? אבל אפשר עוד לתקן את זה בהמשך - - - לא, אני אומר נכון לעכשיו. כן,

תחזרו עוד פעם על מה אתם מבקשים. אתם לא נוגעים במענק העבודה בכלל? לא. מה המצב עכשיו של מענק העבודה כשלא משנים? זה אומר שלגבי עבודה ב-2022 יקבלו את התוספת שדיברנו עליה שנה שעברה, שהיא תשולם רק ביולי 2023, ולגבי 2023, עבודה ב-2023 אנחנו חוזרים להסדר הרגיל שכתוב בחוק מענק עבודה,

40% פחות. זה לא 40% פחות. 30% ומשהו. בסדר, קרוב ל-40%. החוק המקורי שעבר פה בשנת 2022, הוא נגע גם להסדרים של נקודות הזיכוי. זה הוראת שעה שבאמת נקבעה עד 31 בדצמבר 2022 ופקעה עם הארכה של סעיף 38 ב-15 בפברואר, ובנוסף היה תיקון בסעיף השני לחוק הגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה, שהוא קבע בעצם את התוספת למענק עובד, ה-40% שעליהם דיברת. הוראת השעה הזאת שנקבעה בחוק המקורי נקבעה עד יום 31 בדצמבר 2025. אה,

היא לא פוקעת. בהיותי כזה שאני כל פעם עושה קיצורי דרך, אתם הוצאתם תזכיר חוק, שתזכיר החוק מגדיל את נקודות הזיכוי עד גיל 18 ואת מענק העבודה הוא מגדיל. למה אנחנו לא יכולים לעשות את זה עכשיו? אני רוצה לעשות את זה עכשיו. למה הממשלה צריכה להקדים אותנו? אם הממשלה חושבת שזה מה שצריך לעשות, אז בואו נעשה את זה.

אני מבקש לחזק את מה שאתה אומר ולהוסיף לנציגי האוצר עוד שאלה. הלא מדובר בהמשך מצב קיים של הוראת שעה. נכון. מדובר בתקציב דו-שנתי. מה הסיבה שהארכה היא רק לשנה? אם התקציב הוא דו-שנתי,

מה הסיבה שהארכה היא רק לשנה? האופוזיציה תומכת. אני מבקש שיענו לי על זה. אני רק אגיד, הממשלה קיבלה החלטה להביא את הצעדים האלה כחלק מתקציב המדינה שיגיע ביוני.

כחלק מתקציב המדינה גם יגיע מקור תקציבי. חלק מהתחזיות הדו-שנתיות גם ל-2023 וגם ל-2024 - - - ידידי המלומד רק מחזק את שאלתי. למה מראש אתם מציגים את זה לשנה? הסיבה שהבאנו את זה עכשיו, כי המעסיקים משלמים את נקודות הזיכוי במהלך השנה - - - ואני מבקש, למה לא מ-day 1 זה יהיה אקוויוולנטי למשך זמן התקציב שאנחנו מצביעים עליו? אני אסביר לכם מה שאומר חבר הכנסת רביבו. הממשלה החליטה והיא בחנה את זה כמובן. הממשלה לא עושה דברים בלי שהיא בוחנת את זה כמו שצריך. היא החליטה שצריך להגדיל את נקודות הזיכוי ואת מענק העבודה. קיבלה החלטה והוציאה תזכיר חוק ואישרה את זה. אתמול היא אישרה את זה בממשלה. אני סומך על הממשלה שמה שהיא עושה, היא מתכוונת לזה. היא גם מתכוונת ברצינות אחרי בחינת העניין,

חסר עכשיו את תקציב המדינה שיהיה את המקור התקציבי. שואל חבר הכנסת רביבו, למה שלא נעשה את זה קבוע? ואני מוסיף לכם, אמנם אנחנו נאשר את זה עכשיו אבל זה יתחיל לאחר אישור תקציב המדינה. זה יתחיל נניח ביולי. למה אנחנו צריכים לחכות שיגיע חוק הסדרים והאישורים ואנחנו לא יודעים מה יהיה קודם ומה יהיה אחר כך, מה הכנסת תספיק. זה נמצא על שולחננו, נעשה את זה בצורה הזאת. אתם אומרים שעדיין אין מקור תקציבי, זה יתחיל לפעול ביולי. הצורך להביא את התיקון עכשיו - - - הצורך ידוע. חבר'ה, שאלה מאוד פשוטה. אני לא יודע למה זה נשמע כל כך מסובך. בסוף הרעיון של להביא תקציב ולהביא את כל ההסדרים שביחד עם התקציב, זה כדי שהכנסת תוכל לקבל החלטה מושכלת תוך ראיית סדרי העדיפויות הכלליות של הממשלה ולבחור איפה להשקיע את הכסף שלה בשנת 2024. עדיין התקציב הוא דו-שנתי. אליהו, אני מקווה רק שאתה מבין את השפה האוצרית. אני בן אדם מאוד מאוד פשוט, אדוני היושב-ראש.

כולנו פשוטים. אני שואל שאלה פשוטה ואני מבקש תשובה פשוטה. מעבר לזה אני לא מבקש. הוא אומר, תאשרו את זה. מתי שיגיע לפה התקציב, אז תוסיפו את נקודות הזיכוי למענקי העבודה ותורידו את הטבות המס.

היושב-ראש, חייב להיות רציונל. התקבלה החלטה. יגיע תקציב המדינה ממש בקרוב לכנסת, יתבצעו פה הדיונים - - - מתי זה יקרה,

ב-23 במרץ. יגיע לכנסת? ביום חמישי מניחים את זה על שולחן הכנסת. זה התוכנית, בלי נדר. בלי נדר.

בפגרה? לא חושב.

פגרה בעוד שבוע. בסדר, נראה, אני במתח. כולנו במתח. בבקשה.

אני רק אגיד שכל המהלך יגיע כחלק מדיוני התקציב בחודש יוני. באנו לפתור בעיה נקודתית באופן מיידי,

כן, אבל גם ככה יש הסתייגות. גם ככה כתבתם בסעיף 3 שהתיקון בכפוף להעברת תקציב המדינה. ככל וזה כפוף, כמו שאתם מציינים, תאריכו את התוקף כמו שאומר רביבו. מדויק. יש בעיה לתת נקודות זיכוי במשך חצי שנה. המס מחושב על בסיס הכנסה שנתית. נקודות הזיכוי ניתנות על בסיס הכנסה שנתית ולחשב את המס השנתי, לכן יש בעיה מאוד גדולה מבחינת מיסים, לעשות משהו שיחול רק על אמצע השנה, לכן אנחנו הוספנו את הסעיף הזה שהוא מיוחד, אין אותו בהרבה מקומות, כדי לאפשר לעשות את זה עד סוף השנה בלי שנצטרך לבוא לפה עוד פעם. אתה מדבר על 2024. נכון. 2024 זה שנה חדשה. יכול להיות שאתם רוצים לקבל החלטה אחרת. יכול להיות שאתם רוצים שיהיו שתי נקודות זיכוי עד גיל 18. לא,

אנחנו נגיש תיקון אם אנחנו נרצה. הוראת השעה מגיעה בכפוף להגשת תקציב המדינה. התקציב הוא דו-שנתי. זה נכון? כן. וזה נכון שהוראת השעה מגיעה בכפוף לכך שאנחנו מעבירים תקציב? למה להבדיל את זה? למה את זה להגיש דו-שנתי ואת זה חד-שנתי? אם הם נותנים תשובה על השאלה שלך עכשיו, תשובה מושכלת, אני נותן להם פרס ישראל. אדוני היושב-ראש, אבל השאלה מאוד מאוד בסיסית. אני כל כך מברך שבין המון נושאים שאמורים לעלות לדיון בחרת בנושא הזה היום. זה מסביר באמת את התמיהה שלנו. יושבים פה אנשים מאוד מאוד מלומדים שהם בוודאי מבינים מה עומד מאחורי זה. לא יכול להיות שמקבלים החלטה והם לא יודעים מה עומד מאחוריה. אני מבקש, כמו שאני שואל שאלה פשוטה כבר איזה שמונה פעמים, פעם אחת תנו לי תשובה פשוטה. בטוח שהתשובה שלכם כל כך טובה שתספק אותי ואת חבריי ונרד מהעניין. אבל תשובה רצינית, לא משהו שבלוני. הרי גם החוק שאתם מבקשים עכשיו מאיתנו הוא כפוף לאישור תקציב המדינה. אם לא יאושר תקציב המדינה, החוק לא קיים. אני מבין שהתשובה שלך מוכנה מראש אבל בכל אופן תקשיב גם לפשוטי האם. החוק שאתם מבקשים מאיתנו לאשר הוא כפוף לעובדה שתקציב המדינה יאושר. אם תקציב המדינה לא יאושר, גם מה שנאשר היום

זה מה שאתם כותבים בהצעה. אתם הממשלה, אתם אומרים שצריך להעביר את החוק שהחלטתם עליו אתמול וגם הוא לא נמצא בחוק ההסדרים. הוא חוק שאושר בוועדת שרים. הוא אושר בממשלה. הנושא הזה כפוף לאישור תקציב המדינה ואתם מחכים שתקציב המדינה יגיע. אנחנו מבקשים לא לחכות. אותו דבר, אותה מתכונת. אנחנו לא הולכים נגד הממשלה. מה שנקרא, על אותו בסיס ניהול סיכונים.

יהיה תקציב מדינה? יהיה את שני החוקים יחד. לא יהיה תקציב מדינה? שני החוקים יחד לא יהיו. למה אתם צריכים להתעקש? הרי אנחנו נאשר את זה ככה כמו שאני אומר. אני מקווה שהתשובה שלי כן תספק.

בכנסת לא עבר שום חוק לגבי סדרי העדיפויות של שנת 2024. ברור. זה ייקבע, זה ייכנס לתוקף.

ולכן גם פה אנחנו לא מבקשים להאריך את הוראת השעה ולקבוע איזה שהם סדרי עדיפויות ל-2024 בהקשר הזה. אנחנו נמצאים כבר עכשיו ב-2023 ומבקשים לתקן משהו באופן מיידי רק עבור 2023. בעוד שלושה חודשים יגיעו גם סדרי העדיפויות של 2024. זה לא קשור לתקציב באופן טכני. זה לא חלק מחוק ההסדרים, זה לא חלק מתקציב המדינה. זה אישור חוק. כמו שאתם מבקשים מאיתנו, החליטה הממשלה עד גיל 18. החליטה הממשלה על מענק העבודה. אני אומר, באותו מסלול שאתם אומרים. אנחנו לא נשבור את המסגרת. אם לא יאושר תקציב המדינה או שאם יחליטו בסדרי העדיפויות להוריד את זה,

אבל אם לא, אז אנחנו חוסכים את כל הזמן הזה. תקבלו את זה. אם אתם רוצים, נקבל החלטה. אני אגיש על זה רוויזיה. אם אתם תירצו לעשות בעניין הזה שינויים, אז תגידו לנו, אבל נאשר את זה ככה בגלל שאחרת אנחנו נראים לא טוב. ראית מה קורה עם הדולר היום?

3.7. טוב. לפחות בחלק מהמהלכים שלכם ניצחתם כבר. עזוב, נו, הקשקוש הזה. אני מבין את האוצר, אגב. אני יכול להבין אותם. אמנם שר האוצר לא בארץ, אני מקווה שהוא ינחת מתישהו ויתעסק בתקציב, אבל איך הוא אמר, ?elephant in the room from, אז בואו נדבר על elephantim. הם חרדים להכנסות המדינה. אתה מתנגד לזה. לא, אני לא מתנגד לזה. אני בעד להאריך את זה עד סוף 2024. אגב, אנחנו עשינו את זה בקדנציה הקודמת ולכן אני בעד להאריך את זה, אבל אני חושב שהאוצר היום חרד מאוד לגורלם של הכנסות המדינה בעקבות כל הברדק שעשיתם בחודשים האחרונים, ולכן הם לא מוכנים להאריך את זה עכשיו,

מהיכרותי את משרד האוצר שיש לי היכרות רבת שנים, אני לא חושב שהנושא הזה מעניין אותם. מה שמעניין אותם זה שהכול ילך לפי הסדר שהם קובעים. זה היה בכל שנה ככה, והוויכוחים בין ועדת הכספים, אני לא בטוח שהיה בשנה וחצי שאתם הייתם בשלטון. לא בטוח שהיו הוויכוחים האלה. אגב, היו ויכוחים ואנחנו עשינו את זה.

אני לא נכנס לעניין הזה, אבל לי היה ויכוחים ולוועדה היה ויכוחים עם משרד האוצר בשנים רגילות בלי קשר לנושא של רפורמה כזאת או אחרת, והם תמיד מתעקשים שהכול יהיה לפי התוכנית שלהם, שלא הבנו הרבה פעמים למה. גם עכשיו אנחנו לא מבינים למה. אז בואו נעמוד על זה שאם מדובר בתקציב הדו-שנתי וחשוב שמשפחות עובדות יקבלו נקודות זיכוי, בואו נתעקש כוועדת הכספים ונאריך את זה עד סוף 2024. אתם מעבירים תקציב דו-שנתי, 2023, בואו נאריך את זה. אנחנו ועדת הכספים. אתם הריבון, יש לכם 64 מנדטים, יש לכם רוב, בבקשה. אהבתי איך בליאק לקח שמאלה ואז פתאום חתך ימינה בחדות. מה זה שמאלה?

אתה הסברת למה אתה מסכים עם האוצר.

אמרתי שאני מסכים עם האוצר. אתה מסביר אותם אבל לא מצדיק אותם. אני אומר שאתם במדיניות שלכם, אתם פוגעים כנראה בהכנסות המדינה ולכן הם חרדים האם הם יוכלו לעמוד בהתחייבות הזאת. אני אומר שאתם כריבון, ואתם בעד מעמד הביניים, יש לכם 64 מנדטים וניצחתם בבחירות. בואו נאריך את זה עד סוף 2024. ידידי, אתה יודע מה הדבר שאנשי האוצר החרוצים כל כך מייחלים לו? שננהל את השיח הזה בינינו עכשיו. קודם כל אנחנו כאן לנהל את השיח. אנחנו בפרלמנט.

תקשיבו, עד שיש נושא אחד שאין בו אופוזיציה/קואליציה, בואו לא נכלה את זמנם היקר.

בואו נאריך את זה עד סוף 2024. תשתמשו ברוב שלכם. תקשיב, אני לא נוקב בשנה בכלל. אני גם לא אומר עד איזו שנה. אני אומר, כל זמן שהתקציב הזה בתוקף, גם הוראת השעה הזאת מקבלת אותו תוקף. אם הייתם מעבירים חד-שנתי, לא הייתי מבקש דו-שנתי, וכמו שאני לא מבקש תלת-שנתי כי התקציב הוא דו-שנתי, גם אתם לא יכולים לעשות את זה חד-שנתי כשהתקציב הוא דו-שנתי.

היה ובצוק העיתים נצטרך לקבל החלטות מנוגדות למה שמעבירים היום, נתכנס שוב פעם. אני מניח שאדוני היושב-ראש לא יתנגד לכך.

ראש הרשות לפיתוח כלכלי למגזר החרדי, תחת הרב אורי מקלב, משרד ראש הממשלה. אנחנו תומכים מאוד בחוק וחושבים שזאת הצעה טובה מאוד של הממשלה, של משרד האוצר. זה יעודד תעסוקה. אם נקשר את הערתו של היושב-ראש על ההצלחה בבחינות של ראיית החשבון, ש-91 בנות שם הצליחו מתוך 95, וזה הגבוה ביותר בארץ, הן אכן יצטרכו לקבל פרנסה, ולכן לשאלתו של ולדימיר מהאופוזיציה, זאת השקעה למעשה בהעלאת שיעורי תעסוקה והפריון מתעסוקה - - - אני הכי בעד. אני עשיתי את זה בקדנציה הקודמת. לכן אנחנו תומכים מאוד בחוק הזה. אנחנו פשוט מכירים איזה 20 שנה. ולכן חושבים שזאת הצעה ראויה מאוד וטובה מאוד ותסייע מאוד למגזר החרדי. זה יסייע לכולם. לכולם, ודאי.

טוב גם לציבור החרדי. זה טוב לכל מי שמגיע לחבות במס.

ויש לו ילדים בגילאים הרלוונטיים. זה בדיוק מה שאנחנו שואפים אליו, באופן שוויוני. אתה נמצא ברשות של הציבור החרדי, אבל אני רואה את הראייה כולה, ובראייה כולה החוק הזה הוא חוק מעולה לכל הציבור בישראל. אדרבא, זה אפילו תורם ומעודד מעורבות חברתית וכלכלית בהרחבה לכלל אוכלוסיות, שיכול להיות שאם העידודים האלה לא היו קיימים, לא היה להם למה לתמרץ את עצמם. אני רק אשמח לקבל את חוות דעתך האם אתם תומכים ברעיון הכללי או בפרט שאנחנו שואפים אליו, שזה יהיה דו-שנתי? ברגע שוועדת שרים לענייני חקיקה קיבלה החלטה, אז כל הפקידות מחויבת ללשון ההחלטה שלנו. ודאי מבחינה מקצועית ככל שהחוק יוקדם, הוא עדיף. אוקיי, אז אני מבקש שזה יכנס לפרוטוקול.

אני קודם כל אמרתי שאני רואה באופן מבורך עידוד ותמריץ לאוכלוסיות, ומעורבות חברתית וכלכלית, דבר שמאחד את החברות ומעודד את הכלכלה ורק תורם. הוא גם רואה את זה כמוני, אגב. שאלתי אותו האם הם תומכים בגישה של החד-שנתי. את מי שאלת? את רועי, נציג לשכת ראש הממשלה. או בגישה שלנו שזה צריך להיות בהתאם לתוקף התקציב, דו-שנתי.

מכיוון שזה כבר עבר בוועדת שרים לענייני חקיקה וצריכים ליישר קו, אז הוא הולך בגישה שלהם, אבל אין ספק שבראייה מקצועית הגישה שלנו להבנתם נכונה ומבורכת. אני מבקש שזה יכנס לפרוטוקול. מאה אחוז. מי מקריא את החוק? בבקשה. הצעת חוק הגדלת נקודות זיכוי להורים במס

התשפ"ג-2023 תיקון סעיף 1.1. בחוק הגדלת נקודות זיכוי להורים במס הכנסה והגדלת מענק עבודה (הוראת שעה), התשפ"ב-2022, בסעיף 1, במקום "עד יום ז' בטבת התשפ"ג (31 בדצמבר 2022)" יבוא "עד יום י"ט בטבת התשפ"ד (31 בדצמבר 2023)". זו בעצם ההוראה שמאריכה את התקופה המקורית שנקבעה בחוק המקורי שעבר, שדיבר על תקופה של שנת 2022 בלבד. אם אנחנו ממשיכים והכוונה היא לתת את נקודות הזיכוי למי שהוא בן 6 עד 12 בשנת 2023, זה לא מה שכתוב כרגע בהצעת החוק, כי הצעת החוק מתייחסת רק להארכת התקופה לשנת 2023, אבל בתוך החוק המקורי ההתייחסות היא לזה שנקודות הזיכוי יינתנו בשל כל ילד אשר בשנת 2022 טרם מלאו לו 13 שנים והוא אינו פעוט, זאת אומרת למי שהוא בן 6 עד 12 בשנת 2022, ואם אנחנו נאריך את זה עכשיו לשנת 2023, עדיין ההוראה המקורית תגיד שזה יהיה ביחס למי שהוא בן 6 עד 12 בשנת 2022. אז הוא יהיה בן 13 כאילו.

זה כאילו המשמעות היא שבשנת 2023 הוא יהיה בן 7 עד 13. זאת הייתה הכוונה שלכם? לא, זאת לא הייתה הכוונה. הכוונה הייתה להמשיך את אותה הוראה מ-6 עד 12. את צודקת, צריך להחליף פה. איפה שכתוב 2022 צריך להיות כתוב 2023, אבל שזה יחול רק לגבי השנה הזאת, כלומר ששנה שעברה זה יישאר 6 עד 12 וגם השנה יישאר 6 עד 12 באותה צורה.

6 עד 12. אחר כך יביאו עוד פעם את ה-13? זה מה שאנחנו מדברים עכשיו, לעשות את זה כבר עכשיו.

למה צריך להתעסק פעמיים? אז בעצם ביחס למה שקיים אנחנו נצטרך לתקן כך שמה שהיה אז, הכוונה הייתה למי שהיה בן 6 עד 12 בשנת 2022. עכשיו כשאתם מבקשים להאריך, אתם מבקשים להאריך ולתקן כך שזה יחול גם על מי שהוא בן 6 עד 12 בשנת 2023. מספיק אמירה לפרוטוקול או שצריך בנוסח החוק? אנחנו נתקן את הנוסח בהתאם. צריך לתקן את הנוסח. תחילה2. תחילתו של חוק זה ביום כ"ה בשבט התשפ"ג (16 בפברואר 2023). 16 בפברואר 2023 פה זה בעצם בגלל שהוארכה ההוראה מכוח חוק יסוד הכנסת, ככה שאנחנו בעצם רוצים שיהיה המשך ישיר של ההוראה. הוארכה עד יום 15 בפברואר 2023. כן, ואז ב-16 אנחנו מאריכים את זה, ככה שיהיה ילדים בגיל 6 עד 12 יקבלו לגבי כל השנה. תוקף 3. על אף האמור בסעיף 1, אם עד יום י"ב בסיוון התשפ"ג (1 ביוני 2023) לא התקבל חוק תקציב המדינה לשנת 2023, יקראו את סעיף 1 כאילו במקום "עד יום י"ט בטבת התשפ"ד (31 בדצמבר 2023) נאמר "עד יום י"א בסיוון התשפ"ד (31 במאי 2023)". פה יש סעיף שאומר שבגלל שאנחנו צריכים מקור תקציבי להמשך השנה, אז בעצם אנחנו מחילים את זה עכשיו עד סוף השנה, אבל אם חוק התקציב לא עובר, אז הוראת השעה תפקע בסוף מאי, שבעצם ברגע שזה יעבור אנחנו לא נצטרך לעשות עוד פעולה ולהגיע לפה עוד פעם, אלא זה פשוט יימשך עד סוף השנה. שאלה בעניין הזה. אם אתה מסתכל על תקציב 1 חלקי 12 והוא כבר עבר ב-2022 כשהסתכלת עליו, הוא לא כלול בפנים? לא. למה לא?

זה חלק מתקציב חדש.

2022 עבר עם זה. הבאנו שם מקור תקציבי, הכול היה בסדר. עכשיו כשאתה מגיע לתקציב חדש שהוא בעצם תקציב המשכי, אתה מסתכל על 1 חלקי 12. גם אם לא עובר תקציב לצורך העניין, הוא אמור להיות 1 חלקי 12. אם הוא אמור להיות 1 חלקי 12, גם זה כלול בפנים. זה בעולם ההכנסות וזה על פי תחזית ההכנסות. אתה מדבר על עולם ההוצאה.

עולם אחר. בעולם של הגירעון אנחנו לא יכולים לעשות דבר כזה. זה לא כלול. התשובה שלך הייתה צריכה להיות יותר פשוטה, שבתקציב המשכי שזה היה רק לשנת 2022 וגם ככה לא הצבענו על 2023, אז גם כשהיה אישור זה היה על זה. אגב, אני הייתי בטוח שגם יעד הגירעון הוא עם איזשהו צפי ארוך טווח. אם הוא כן, אז למה אתה שולל את מה שינון אמר?

אני אסביר. אולי חבר הכנסת אזולאי אמר את זה בצורה יותר ברורה. לא נקבע התקציב לשנת 2023 ולכן אין לזה לא מקור בצד ההוצאה ולא בצד ההכנסה. וואנס, אנחנו נמצאים אדוני היושב-ראש ערב העברת תקציב דו-שנתי. מוצע פה לעדכן את הוראת השעה לעניין הרלוונטי המאוד מאוד מבורך, לשנה. לגישתי זה אמור להיות אקוויוולנטי למועד תקופת התקציב המועבר, ולפיכך הצעתי שאנחנו נצביע בנושא הזה שהוראת השעה תוארך לשנתיים.

כפי שהתקציב הוא דו-שנתי, גם ההצבעה תהיה לעניין עדכון הוראת השעה עד גיל 18 דו-שנתי. לא הבנתי, אפשר להסביר לי את הנושא של עד 18? אני אסביר. יש תזכיר חוק של הממשלה שאישרה את זה אתמול, שמעלים את נקודות הזיכוי לגיל 18. אנחנו מדברים פה עד גיל 12. בנוסף ל-6 12, 13 18. יפה. אנחנו מבקשים מהם גם שהם יסכימו לזה, היות והם תולים את זה בתקציב, אם לא יהיה תקציב, החוק הזה לא חל, מה גם שהם מבקשים. גם ה-18 וגם זה שכרגע אנחנו מאשרים.

אנחנו מציעים שתלוי בתקציב. אם יאושר התקציב, אז שזה יהיה עד גיל 18. למה צריך לבוא עוד פעם לאשר את מה שאישרו אתמול? אז אם כך, למה לאשר עכשיו עד 12? בוא נתלה את הכול בזה שיגישו הצעה מתוקנת עד 18. מי שמחוקק זה אנחנו. הממשלה מציעה לנו.

אבל אנחנו יכולים להגיד להם, את זה אנחנו לא רוצים להצביע, תתקנו ותגישו. אבל אורית, אנחנו יכולים להגיד הרבה דברים. אנחנו רוצים לתקוע תהליכים או להניע אותם לטובת אזרחי מדינת ישראל? אנחנו רוצים לתמרץ תהליכים. הנה, זה התמרוץ. בואי נתחיל עם זה כך: קודם כל האופוזיציה רואה איתנו עין בעין. לנהל על זה איזשהו דיון עקר רק בשביל להרגיש שניהלנו אותו, זה קצת לשחק לידיים למי שמתאים שנשחק לידיים שלהם ולא מתאים לנו.

לא יודע. זה לא קשור דיון עקר, אנחנו באותו צד. אני רוצה להגיע לזה באופן פרודוקטיבי. יש הצעה.

מדברת על הארכת תוקף בהוראת שעה לשנה בזמן שהתקציב הוא דו-שנתי, ואין בזה טעם בכלל. אם התקציב הוא דו-שנתי והוראת השעה מגיעה בכפוף להצעת התקציב, היא צריכה להיות גם דו-שנתית.

אבל יש סוגיה שנייה של עד גיל 18. אין בעיה, אבל אנחנו לא נמצאים בסוגיה השנייה. מה שאתה מדבר זה כולל 13 18, נכון?

סליחה היושב-ראש, לא הבנתי את התשובה שלך לשאלה שלי. קודם כל אני כמובן מסכימה איתך, חבר הכנסת לגבי ההערה שלך של השנתיים, אבל עדיין, אם יורשה לי, אנחנו בממשלה ובתקופה שבה מעמד הזוגות העובדים במדינת ישראל לא באמת זוכה לסיוע משום תחום וסוג שהוא, אז דווקא פה אני כן רוצה להבין את האסטרטגיה שלנו כמחוקקים, איך אנחנו גורמים להגדלת הנקודות עד גיל 18 ולא רק עד גיל 12. הממשלה הביאה הצעת חוק שמגדילים ומאריכים את הוראת השעה עד גיל 12. נקודת זיכוי זה עושה טוב להורים עובדים, כל החוגים וכל המגזרים. זה דבר טוב. בינתיים נודע לנו שהממשלה קיבלה החלטה שהיא רוצה להגדיל את זה לא ל-12 אלא רוצה להגדיל את זה לגיל 18. זה לא הגיע אלינו. זה היה בממשלה בוועדת שרים. אני מציע, זה מה שהציע חבר הכנסת רביבו, שניקח את הצעת החוק הזאת ונשלב אותה בתוך החוק הזה, כלומר במקום שיהיה נקודת זיכוי עד גיל 12, יהיה עד גיל 18. אלה מה, טוענים במשרד האוצר, אין לנו לזה עדיין מקור תקציבי. אין עדיין מקור תקציבי גם להצעת החוק שהם מביאים. הם תולים את זה באישור תקציב המדינה, שאז יש את המקור התקציבי. אני אומר, גם על גיל 18 נעשה את אותו דבר. אנחנו נתלה את זה בתקציב המדינה. כל עוד שתקציב המדינה קיים, החוק קיים. אם תקציב המדינה לא יהיה קיים, לא יאושר תקציב או לא חשוב מה, החוק הזה לא נכנס. אבל כאן בדיוק נכנסת השאלה שלי, כי אם ממילא ההצבעה שלנו כרגע תלויה בתקציב המדינה בלי קשר, אנחנו בעצם מאשרים את זה על תנאי שעוד לא קרה ועוד לא - - - לא,

אנחנו מאשרים על תנאי. החודשים הקרובים בוודאות יינתנו. גם אם לא יעבור התקציב, עד יוני זה יינתן.

ולכן זה חשוב למעסיקים. הוודאות הזאת מאוד חשובה למעסיקים. ועכשיו השאלה שלי אליך היא אחרת. האם יש בעצם מחלוקת בין אגף תקציבים לשר האוצר בנושא התקצוב עד 18? מה עמדתכם? אני אשאל את זה מחדש כדי לא להעמיד אותך במצב לא נוח. האם אתם כאגף תקציבים תומכים בהגדלת נקודות הזיכוי עד גיל 18? אני רוצה לדעת מה העמדה התקציבית שלכם. מניסיוני זה ישפיע על הסיכוי שזה יגיע לפה. שיימצא לזה מקור תקציבי.

רשות המיסים. אגף תקציבים גם עוד מעט יתייחס. כן, אתמול עברה החלטת ממשלה שקובעת שיינתנו נקודות זיכוי עד גיל 18 וגם להאריך בצורה קבועה את נקודות הזיכוי מגיל 6 עד 12. את זה אנחנו מביאים כחלק מתקציב המדינה. 18 זה גם קבועה, נכון? את שניהם אנחנו נהפוך להוראה קבועה. מה שאנחנו מציעים פה, בגלל בעיות תפעוליות כי המעסיקים משלמים בסוף כל חודש בגין החודש הקודם וצריכים לתת את נקודות הזיכוי ולא רצינו שייווצר מצב - - - של ואקום. הגענו מהר כדי לתת פתרון כדי שאותם עובדים לא יקבלו פתאום ירידה - - - ואני שואל למה אנחנו צריכים להגיע למצב שגם בפעם הבאה תגיעו מהר ובנמהרות? בוא נבטל את הצורך הזה. אני רק אסביר. לכן באנו בצורה מהירה גם כדי לא לייצר ביורוקרטיה לעובדים שלא יקבלו ויחזרו. מה שאנחנו מביאים בתקציב זה לא הוראת שעה כמו שאנחנו מביאים כאן, זה הוראת קבע שתישאר גם להמשך, ולכן גם אם אנחנו ניתן פה הוראת שעה נוספת, נצטרך לבטל אותה כדי לתת הוראת קבע, לכן אנחנו מציעים שזה כן יינתן כחלק מהתקציב בהוראת קבע, כל החבילה שהוצעה אתמול. אנחנו חושבים שזה נכון יותר.

אבל עכשיו אנחנו נצביע על גיל 18. בהוראת שעה? בהוראת שעה. עדכון הוראת השעה. אבל אנחנו רוצים להביא את זה כהוראת קבע. תביאו הוראת קבע בתקציב. מה אתם מבקשים מאיתנו עכשיו? אנחנו מבקשים עכשיו להאריך את הוראת השעה משנה שעברה עד סוף השנה. זה הבנו. היות ואתם החלטתם שזה עד גיל 18, אנחנו מציעים את הוראת השעה לעשות עד גיל 18, ועל זה אנחנו מבקשים להצביע. לזה אין מקור תקציבי בכלל. בסדר, אני הולך להצביע. אבל זה אנחנו נצטרך לשלם כבר לפני התקציב. עד יוני זה ייכנס לתוקף ואנחנו צריכים להביא תקציב לזה. כרגע הוראת השעה קובעת שעד יוני כן נשלם, אז זה אומר שעד יוני צריך לשלם. אז מה אנחנו רוצים עכשיו, שוב פעם לכבות שריפות? כרגע בעצם יש לכם מקור תקציבי רק לפער הקטן של מספר החודשים.

מרשות המיסים.

שלום וברכה. אנשים כרגע מקבלים שכר וב-1 באפריל, משכורת מרץ כבר לא יקבלו את נקודות הזיכוי. אנחנו כרגע משקפים את המצב החוקי שקיים במדינה. משכורות פברואר, אנשים קיבלו את הזיכוי הזה.

אם אנחנו עכשיו נתחיל בדיונים חדשים האם זה יהיה 12 עד 18 בהמשך, כל הנושא הזה יידחה וממילא אנשים לא יקבלו במשכורת מרץ - - - למה, אבל אם אנחנו מאשרים את זה עד גיל 18 - - - חייבים את זה ממש מהר. אז אני שואל אותך,

האם אתה מבין שבמילים פשוטות אנחנו עוסקים שוב פעם בכיבוי שריפות, נכון?

יופי, ואני לא רוצה לעסוק בכיבוי שריפות. אני מסרב לקבל את האיום הזה, אדוני.

זה שיקוף של המציאות. לא, אני מסתכל על זה כאיום. חבר הכנסת, אבל אין לנו ברירה. החוק יגיע עוד שלושה חודשים ואנחנו ניסינו לתת מענה מיידי. השאלה שאני יכולה לשאול אותך גם על דעתו של היושב-ראש, היא בעצם במה אתם ניזוקים אם הוועדה הזו נותנת בעצם אישור למפרע לכל החבילה, ומה שייכנס לתוקף ממילא יהיה עד מאי, כי רק לגביו מבחינה משפטית יהיה מקור תקציבי. אתם מבינים מה אני אומרת? אם אנחנו כוועדת כספים בעצם מאשרים יותר ממה שהגשתם - - - זו הוראה אחרת. מה שאנחנו מביאים זה הוראת קבע. זה הוראת שעה. זה ממש עולם אחר. זה פשוט כאילו לעשות משמש לא נכון. אבל ה-18 באמת יגיע במסגרת התקציב?

עבר החלטת ממשלה. מה העלות התקציבית של ההרחבה מגיל 12 ל-18? כל ההרחבה זה 3.9 מיליארד. 4 מיליארד שקלים שנתי? מ-6 עד גיל 18. בסדר, אבל זה גם נותן תועלות לזוגות העובדים מבחינת הכנסה פנויה. זה בעצם תוספת של נקודת זיכוי גם מ-13 ועד 18. לשנתיים או שזה גם יהיה בצורה של הוראת שעה או קבועה?

ייכנס לבסיס התקציב תמיד מגיל ילדות ועד 18 לזוגות שעובדים. אתם מדברים הוראה קבועה בשנת 2024 עד גיל 18,

זה יהיה קבוע. בקולכם אתם אומרים את זה,

זה מה שיהיה בתקציב,

החלטת ממשלה שהתקבלה, כן. רביבו תקשיב, החלטת ממשלה ויביאו את זה בתקציב בהוראה קבועה לעד גיל 18. זה יגיע בהוראה קבועה משנת 2024. זה נמצא כבר בהחלטת ממשלה שעברה וזה יבוא לתקציב. זה תזכיר שגם הופץ כבר. כלומר כולם יכולים לראות את זה. ההתחייבות של המשרד היא שזה יהיה בהוראה קבועה ולא כמו שאנחנו עכשיו רוצים לעשות את זה, הוראת שעה, שאז זה יגרום לבעיה תקציבית שאנחנו לא יודעים גם מאיפה להביא.

לא עכשיו, ב-2024 כשזה יגיע בתקציב.

אבל הוראת קבע לגבי מה שהם אומרים עכשיו הוראת שעה,

זה בדיוק העניין, חבר הכנסת אזולאי. הוא אומר לך שהם לא

יושווה ויעלה גם בהוראת קבע. זאת התחייבות של משרד האוצר היום, שזה יהיה בתקציב המדינה שיבוא עוד מעט. והוראת השעה זה על 2023 עד שיעבור התקציב ואז זה ייכנס כהוראת קבע. אני הבנתי כאן מאנשי אגף תקציבים שבעצם מבחינה טכנית ומשפטית בגלל מה שמונח כאן נקרא הוראת שעה, בעצם יש לכם את הקושי לחבר פה בין הדרישה שלנו לאיזושהי הבטחה, אישור רחב שלנו עד גיל 18 בהיעדר מקור תקציבי. אני מוכנה ללכת איתך, היושב-ראש. אני הייתי מבקשת שבמסגרת ההחלטה אנחנו נאמר בגוף ההחלטה שלנו שהאישור הזה כמובן הוא יוצא מתוך ההנחה שבמסגרת התקציב הוצהר בפנינו שיגיע החוק הרחב עד גיל 18. אני אלך איתך היושב-ראש כי אנחנו רוצים לעבוד על טובת גופם של דברים, אבל שנרשום את ההצעה שלכם, שנעשה לנו מצג, שאנחנו נקבל בתקציב עד גיל 18. אני מעדכן אותך, זו הייתה בקשתי. אומרת היועצת המשפטית, מכיוון שאנחנו מצביעים כרגע על הצעת חוק - - - על הוראת שעה. יש לי שאלה אחרונה, אדוני היושב-ראש, אליכם אנשי אגף תקציבים ורשות המיסים. מה עמדתכם המקצועית לגבי נקודות זיכוי להורים לילדים קטנים יותר? הרי אלה השנים הקשות ביותר עם המעונות, עם יוקר המחיה, עם הריביות. אני כשרה בממשלה עוד העליתי את זה. צריך להגיד, אדוני היושב-ראש, שהגדלת נקודות הזיכוי האלה שאנחנו מצביעים עליהם, אלה על הערכה של עבודה של הממשלה הקודמת שאני הייתי חברה בה, ושל עבודה חשובה של שר האוצר איווט ליברמן. מה עמדתכם לגבי הקטנים? אני רוצה לשמוע האם פה אפשר יהיה לשפר משהו בתקציב הקרוב? הורים לילדים קטנים מקבלים כבר היום ואפילו יותר מאשר מה שאנחנו - - - כלומר, אתם חושבים שזה מספיק. אתם יודעים שאני רוצה חינוך חינם לזוגות עובדים במדינת ישראל. אתם יודעים את זה וגם הצגנו את זה ליוגב. עוד יגיע זמנם של הדיונים האלה אם הממשלה הזאת אי פעם תתעסק בדברים האמיתיים. ולדימיר, כן. אני רוצה רק לחדד. אנחנו מצביעים עכשיו על הוראת שעה עד סוף 2023 מ-6 עד 18,

לא, 6 עד 12. 12-18 בהתחייבות ל-2024. מה התוקף המשפטי של ההתחייבות הזאת? אמרה היועצת המשפטית שזה מחייב. שום דבר. כלום, זה מצג. לא, זה לא נכון. הופץ תזכיר חוק. התקבלה אתמול החלטת ועדת שרים. אבל בעיקר אנחנו מתחייבים, חברי הוועדה, שאם זה לא - - - אז למה לא נצביע עכשיו? הם אומרים שאי אפשר. הם מסבירים שזה הוראת שעה וזה כמו סלט ירקות. אז אין בעצם תוקף משפטי להצהרה הזאת של האוצר. התוקף מוסרי וציבורי. מה שאנחנו מצביעים זה 6-12 עד סוף 2023. נכון.

הבשורה זה שיש התחייבות בהמשך - - - שאין לה תוקף משפטי. אימאן. שאלה. אנחנו עכשיו שמענו את ההתחייבות של האוצר. מה שחשוב לי זה ההתחייבות שלך,

כן, אוקיי. זה ההתחייבות וההצהרה שלך כיושב-ראש ועדת הכספים. נכון. יש גם התחייבות של רכז הקואליציה.

חד משמעית. הגישה שלנו זהה. את היית איתנו כל הדיון.

אני כיושב-ראש הוועדה, אמר את זה גם רכז הקואליציה בוועדת הכספים. אנחנו הולכים עם הדבר הזה.

אז אנחנו מוכנים ברע"מ לרדת ל-2024 במקום 2025. ינון. כמובן שאני מסכים יחד אתכם ואנחנו רואים את זה כהתחייבות, שבתקציב 2024 יש גם החלטת ממשלה שהופצה כבר, תזכיר שהופץ. אני רק מבקש להזכירכם, אנשי האוצר, הייתה פה הבטחה גם. הבטחה אוצרית,

זה לא בדיוק מילה, אבל של הוועדה, שמס הכנסה שלילי יחול כהוראת קבע מגיל 21. תבדקו שזה גם בפנים. עכשיו זה לשלוש שנים והייתה התחייבות שזה יהיה בתקציב הבא כהוראת קבע מגיל 21. זה נמצא בפנים? זה לא בתקציב אבל זה קיים לשלוש שנים הקרובות. בוא נעשה סדר. הייתה התחייבות. כשהיה פה יושב-ראש הוועדה אלכס קושניר, יכולתי ללכת אז עד הסוף ולהגיד שיהיה כהוראת קבע, אבל מכיוון שהתחייבתם שזה מה שיהיה בתקציב הבא, זה כבר פעם שנייה שאתם מתחייבים. פעם שלישית אל תביאו את הגלידה ואל תבואו לפה, אבל אני אומר לכם דבר אחד, בתקציב הבא זה צריך להיות וכמו שהתחייבנו על זה, אני מציע שלא נתחייב גם על זה. אני מציע שאתם תתחייבו ותקיימו את ההתחייבות שלכם. הרב גפני, אני רוצה שתצטרף. הייתה הבטחה פה בקדנציה הקודמת שהביאו את כל מענק העבודה על מס הכנסה שלילי שהוא היה בגיל 23. נכון. ראינו לנכון שזה לא נכון ואמרנו מגיל 21. עשינו את זה כהוראת קבע, כפשרה שנצביע כולנו בעד. הצבענו בעד וזה היה כפשרה שיהיה לשלוש שנים מגיל 21, ואמרו לנו שבתקציב הבא זה יהיה כהוראת קבע מגיל 21. אנשי האוצר, תיראו, אני לא יכול לדבר על מה שהיה בתקופת קודמי בתפקיד. אני לא יודע. אני מקווה שכן. אצלי לא יהיה דבר כזה שאתם מביאים החלטת ממשלה ואנחנו מתחייבים, אנחנו חברי ועדת הכספים ואני כיושב-ראש. אנחנו מתחייבים שלא נצביע על התקציב אם זה לא יהיה בפנים, כולל מה שהעלה חבר הכנסת ינון אזולאי. יש התחייבות שלכם. אנחנו נצטרך לאשר את התקציב. אנחנו לא נאשר את התקציב אם זה לא יהיה בפנים. שלא תהיה טעות בעניין הזה. זה הכול. זה המציאות ולכן, ולדימיר, אם אתה שואל האם יש התחייבות משפטית, התשובה לא, אבל יש התחייבות שמעולם לא הופרה. יש גם החלטת ממשלה ותזכיר

האם יש מניעה משפטית שאנחנו כוועדה נצביע בעד הארכה בהוראת קבע עד סוף 2024? אין מניעה משפטית. סליחה, הסבירה היועצת המשפטית שיש. זאת לא ההצעה שמעלים להצבעה.

משפטית. זה לא עניין של מניעה משפטית. זה בהיבט של מקור תקציבי. אז אם מניעה משפטית למה לא מתקדמים עם זה? זה הכי מתבקש. מכיוון שלא הכינו לכך מקור תקציבי. זה מה שהם הסבירו.

אבל יש כבר תזכיר הצעת חוק ויש התחייבות וזה עבר אתמול כבר בוועדת שרים לענייני חקיקה. מאה אחוז. כן, חאמד. אני באתי רק עכשיו באיחור. לקח לי ארבע שעות וחצי להגיע מהצפון לכאן. הייתה תאונה קטנה, סגרה את המדינה. אדוני היושב-ראש, הממשלה הצביעה על תקציב 2022, 2023 2024. האם בתוך ההצבעה של הממשלה שהייתה מופיע מקור תקציבי ל-2024 או לא מופיע? מופיע 2024. אם מופיע ל-2024, למה אנחנו עכשיו לא מצביעים ל-2024? הרי מופיע מקור תקציבי ל-2024. למה אנחנו לא מצביעים עכשיו ל-2024? חבר הכנסת, מופיע רק אם התקציב יעבור. גם 2023 עדיין לא עבר תקציב. גם 2024 לא עבר תקציב. אני חושב, אם יש להם מקור תקציבי ל-2023 ובתוך התקציב של 2024 מופיע שם מקור תקציבי, אני חושב שיש מקום להצביע על 2023-2024. בסדר, אנחנו קיימנו את הדיון הזה. אני רק עכשיו הגעתי. לא דיברתי דקה. לפי מה שאני שומע וגם מהחשב הכללי, בינואר-פברואר הייתה ירידה בהכנסות של המדינה. אם אנחנו נמשיך בקצב הזה של ירידה בתקציבים, איך אתם רואים את המצב שההבטחה שלכם תמומש, של 2024? תודה. חבר הכנסת אחמד טיבי, בבקשה.

מכובדי היושב-ראש, אני תומך בהצעה של חבר הכנסת בליאק, שנצביע גם על 2024 כנדבך נוסף להתחייבות של יושב-ראש הוועדה. אין שני הדברים יחד. סומכים עליי או שלא.

ההתחייבות שלך, מניסיון, היא התחייבות יצוקה, אבל אפשר לחייב גם את הוועדה, את עצמנו וגם את אגף התקציבים ואת הממשלה. הרי לא נמציא תקציב באמצעות ההצבעה. אמרתם שיש מקור תקציבי. חבר הכנסת טיבי, אתה יודע מה ההבדל בינך לבין ולדימיר? הוא היה פה כל הדיון לשמוע את ההסברים שלהם ואתה לא, לכן אני מתפלא.

אני מכיר את הנושא בעל פה כי זה לא פעם ראשונה. אני מבקש להעלות בנוסף להצעה שלך, הצעה להצבעה של חברי האופוזיציה כולם על הצבעה לגבי 2024. שתי הצבעות. אני מחליט איזה הצבעות יהיה.

משפט? כן, ולדימיר. אדוני, אני חושב שמכיוון שאין מניעה משפטית להצביע על הארכה עד 2024, תפקידה של הוועדה עכשיו להביא בשורה. אנחנו בקדנציה הקודמת הנענו את התהליך הזה. בוא נמשיך אותו וכמו שהצבעת,

לפני כמה שבועות על זה שההפיכה המשטרית לא תשפיע על כלכלת ישראל, אפשר להצביע גם על זה.

אימאן, בבקשה. אנחנו כאן מדברים על נקודות זיכוי במס. אני רוצה לשים על השולחן את האוכלוסייה שמקבלת שכר מינימום, שלא משלמת מס והיא תישאר באותו מקום. גם להם צריך לתת. על זה צריך לקיים דיון אחר. אוקיי, אבל גם להם צריך לתת תשובה. לא יכול להיות שאנחנו כאילו נמשיך לדחוק אותם למטה, ולכן אני מבקשת שבאמת יהיה דיון על הסוגיה הזאת, שיכניסו את זה בהצעה של תזכיר החוק. תודה רבה. רבותיי, אנחנו עוברים להצבעה. אני מבקש להגיד לפני זה דבר אחד. הממשלה הביאה את הצעת החוק הזאת במליאת הכנסת, העבירה את זה לוועדת הכספים, העלאת נקודות הזיכוי, להמשיך את ההטבה הזאת שניתנת לאנשים עובדים. אני ביקשתי בתחילת הישיבה וביקשו את זה חברים גם מהקואליציה וגם מהאופוזיציה. אנחנו ביקשנו, היות ויש החלטת ממשלה להעלות את הגיל מגיל 12 לגיל 18 ולעשות הוראת קבע, אנחנו ביקשנו לעשות את זה עכשיו. אמרו במשרד האוצר שעדיין אין תקציב ולכן אין מקור תקציבי ואז יכול להיתקע גם החוק הקיים שאותו אנחנו צריכים לאשר, ולכן אנחנו קיבלנו את העמדה הזאת והתחייבות שלי ושל חברי הוועדה ושל רכז הקואליציה בוועדת הכספים. אם לא יבוא הנושא הזה בגלל שזה לא משנה עכשיו אלא משנה רק להמשך. אם לא יבוא בתקציב המדינה ההתחייבות הזאת שהייתה גם בוועדת שרים, אנחנו חברי הקואליציה, אני כיושב-ראש הוועדה לא אצביע בעד התקציב, ועל כן אם אנחנו מצביעים בעד ההצעה הזאת שמונחת לפנינו - - - שאין בה בשורה.

שנמצאת לפנינו, אנחנו מצביעים בעד ההצעה הזאת ונגד כל הצעה אחרת ולכן לא יהיו שתי הצבעות, ולכן אני פונה לחברים, יש הצעת חוק, הגדלת נקודת זיכוי להורים במס הכנסה והגדלת מענק העבודה (הוראת שעה). מי בעד אישור? יש לנו כמה הסתייגויות. בבקשה. אנחנו מתחילים מההסתייגות של סיעת יש עתיד וסיעת העבודה. יש להם הסתייגות אחת לסעיף 1, כך שבמקום "עד יום י"ט בטבת התשפ"ד (31 בדצמבר 2023) יבוא "עד יום ל' בכסלו התשפ"ה (31 בדצמבר 2024). מי בעד? רגע, אני רוצה לנמק.

של מפלגת העבודה או יש עתיד? יש עתיד.

אדוני היושב-ראש, אני שוב רוצה להדגיש שאנחנו בקדנציה הקודמת הענקנו נקודות זיכוי למשפחות עובדות עם ילדים מגיל 6 עד גיל 12. אני חושב שעכשיו זו הזדמנות שלנו להביא בשורה. אתם ממשלה יציבה, ניצחתם בבחירות, יש לכם 64 מנדטים,

אתם ימין על מלא, אתם בטח ימין ליברלי שבעד משפחות עובדות. בואו נביא ביחד בשורה, נאריך את זה עד 2024. יש לי הסתייגות אחת. יפה. מי בעד ההסתייגות? ירים את ידו. מי נגד? הצבעה לא אושר 10 נגד 8. ההסתייגות לא התקבלה.

מבקש רוויזיה. אני רק חוזר ואומר, אנחנו מביאים את הבשורה הזאת. זה יהיה עד גיל 18 וזה יהיה הוראת קבע, וזאת ההתחייבות של ועדת הכספים. שאין לה תוקף משפטי. יש לזה תוקף ועוד איך. הלאה, מה עוד? הסתייגויות של סיעת רע"מ. בסעיף 1 במקום "31 בדצמבר 2023" יבוא 31 בדצמבר 2025". אנחנו מדברים על אותו עיקרון שהמצב הוא קשה ויוקר המחיה ממשיך גם להכות בכולנו ולכן אנחנו חושבים שמן הראוי שההוראה הזאת תוארך עד שנת 2025. זה יהיה עד אז. מי בעד ההסתייגות? ירים את ידו. מי נגד? הצבעה לא אושר ההסתייגות לא התקבלה. הלאה. בסעיף 3 במקום "31 במאי 2023" יבוא "31 בדצמבר 2027". של מי זה? של קבוצת רע"מ. מי בעד ההסתייגות? מי נגד?

אנחנו עוברים להסתייגויות של סיעת ישראל ביתנו. סעיף 1 יימחק. מי בעד? מי נגד? הצבעה לא אושר לא התקבל. סעיף 2 יימחק. מי בעד ההסתייגות?

הצבעה לא אושר לא התקבלה. סעיף 3 יימחק. מי בעד? מי נגד? הצבעה לא אושר לא התקבל. בסעיף 2 להצעת החוק במקום "שתחילתו תהיה ב-16 בפברואר 2023" יהיה "ב-1 בינואר 2023". זה כאילו ללכת אחורה. למה ללכת אחורה? זה ממילא חל. אתם רוצים שנקודות זיכוי יהיו פחות? אתה רוצה להצביע על זה? מתי הסתיימו נקודות הזיכוי? ב-15 בפברואר הסתיימו ולכן נקבע התחילה ל-16 בפברואר. בסדר, אז אני מוריד את ההסתייגות הזאת. הוא מוריד. חמד הוא איש חכם.

גם אני נמנעת בכל ההסתייגויות. מאה אחוז. אנחנו עוברים לקובץ ההסתייגויות של המחנה הממלכתי. בסעיף 1 במקום "עד יום י"ט בטבת (31 בדצמבר 2023)" יבוא "עד ל' בכסלו (31 בדצמבר 2024)". מי בעד? מי נגד? הצבעה לא אושר ההסתייגות לא התקבלה. עכשיו מביאים הסתייגויות? כן. אנחנו רוצים גם לנמק, הרב גפני.

אני אתן לכם לנמק אבל זה לא בסדר שעכשיו מביאים את זה. ההסתייגות השנייה היא הסתייגות שלא מסתדרת מבחינה תחבירית, אז אנחנו מדגלים עליה. אנחנו עוברים להסתייגות השלישית. אני נמנעת בכל ההסתייגויות. אני לא חושבת שיש בזה טעם. אורית פרקש הורידה את ההסתייגויות. הורדתי כי שרן רוצה עדיין את ההסתייגויות. אני נמנעת בכל ההסתייגויות. אם זה היה תלוי בי אני הייתי מורידה.

לא קרה כלום, היא נמנעת. זה בסדר. יכול להיות יש עוד שרוצים להימנע. אני אסביר לך את אורית. אורית אומרת, החוק הזה הוא חוק טוב. זה גם ממשיך את מה שעשתה הממשלה הקודמת. אנחנו גם מתחייבים שמה שלא היה בפעם הקודמת - - - בשביל זה אנחנו רוצים לשפר את החוק. אנחנו רוצים להאריך את התוקף שלו. אנחנו רוצים להוסיף עוד שנים. אנחנו מנסים לחזק אותו.

מה שאתם רוצים לעשות אני מבין. גם הסתייגויות 3 ו-4 הן מתייחסות לפן - - - הלאה. חבל על הזמן. הסתייגות 5. בסעיף 3 במקום "עד י"א בסיוון התשפ"ד (31 במאי 2023)" יבוא "עד יום י"א בסיוון התשפ"ג (31 במאי 2023)". את רוצה לנמק? אנחנו רוצים לנמק.

אנחנו מוכנים להסיר את ההסתייגות הזאת כמובן במידה ויאשרו להאריך את זה לשנתיים. אנחנו רוצים עכשיו בהחלטה היום של ועדת כספים כבר להאריך את זה משום שמי כמוך יודע,

ברגע שיגיע כבר התקציב וברגע שיתחילו לדבר,

כל חברי הקואליציה.

אין לנו תקציב, ואז יתנו לך את זה במשהו אחר ובסוף לא נראה את זה במשך שנתיים. במקום זה זה יהיה אך ורק לשנה. הסתייגות מיותרת. מי בעד ההסתייגות? ירים את ידו. מי נגד?

רגע, מה עם נמנע? אולי יש עוד נמנעים?

אורית נמנעת בכל ההסתייגויות. הסתייגות 6 גם מתייחסת להיבטים תחביריים. אנחנו עוברים להסתייגות 7. בסעיף 3 במקום "עד יום י"א בסיוון התשפ"ג (31 במאי 2023)" יבוא "עד יום י' בתפוז התשפ"ד (30 ביוני 2023)". מי בעד? רגע, נימוק. לא חייבים. מי בעד?

הצבעה לא אושר ההסתייגות לא התקבלה. אתה אפילו לא סופר, לא מסתכל. מרגיז אותי ההסתייגויות האלה. אני לא זוכר אי פעם - - - אתה אף פעם לא זוכר אי פעם. אתה רוצה שאני אזכיר לך? אתה יודע כמה הסתייגויות קרעי היה מניח על השולחן הזה? לא הבאנו לך 1,000 הסתייגויות, הבאנו 20 הסתייגויות. אני לא זוכר שיושב-ראש ועדת הכספים הקודם ישב כאן והתחייב מבלי שהוא קיבל הוראה. לא זוכר דבר כזה. מה זה קשור?

אני חבר בקואליציה. אני מתחייב על זה. יושב פה רכז הקואליציה, מתחייב, ואתם מגישים הסתייגויות. לא, וניהלנו ביחד איתם דיון מאוד מאוד עמוק. לא באנו באופן שרירותי. הרי מה תמיד הם מאשימים אותנו? שאנחנו מגיעים ומבצעים הצבעות ללא דיון.

הסתייגות מספר 8. "אחרי סעיף 3 יבוא סעיף 4". קיימת דיון עומק ונשארת באותה נקודה.

אני לא חמור. כשמסבירים לי משהו ומוציאים לי התחייבות, ואומרת לי היועצת המשפטית של הוועדה שכבר הוצא אתמול תזכיר הצעת חוק ועבר ועדת שרים לענייני חקיקה, ההתחייבות שלי ושל יושב-ראש הוועדה אמורה לתת לכם גרנטי שאנחנו רואים עין בעין. נראה אותך לא מצביע בעד התקציב אם לא הביאו את זה. כשראש הממשלה מגיע ומתחייב שנגיד בנק ישראל, תישאר לו עצמאות מלאה, אתה מאמין לו? הנה, עובדה. גפני מביא חוק שעושה את הדבר ההפוך לחלוטין, אז למי אתה מאמין, ליושב-ראש ועדת כספים או לראש הממשלה? בבקשה. יש עדיין סיכוי כזה שמאמינים לראש הממשלה? לא סומכים על הבטחות על הקרח. אנחנו מבקשים שזה יעבור עכשיו. לטובת המשפחות. הוא אומר, יש התחייבות של ועדת כספים. את האמת, אני כנראה סומכת על יושב-ראש ועדת כספים בעניין הזה.

גם אני סומך. אני רק אומר שברגע האמת יגידו לכם להצביע.

הסתייגות מספר 8. אחרי סעיף 3 יבוא סעיף 4. "על אף האמור בסעיף 1, אם יתקבל חוק תקציב המדינה לשנים 2023 2024, יקראו את סעיף 1 כאילו במקום עד יום י"ט בטבת התשפ"ד (31 בדצמבר 2023) נאמר עד יום ל' בכסלו התשפ"ה (31 בדצמבר 2024)". מי בעד ההסתייגות?

זה לשנתיים. אנחנו יכולים לנמק?

הצבעה לא אושר ההסתייגות לא התקבלה. הסתייגות 9. אחרי סעיף 3 יבוא סעיף 4. "למרות האמור בסעיף 1, אם יתקבל חוק תקציב המדינה יקראו את סעיף 1 כאילו במקום עד יום י"ט בטבת התשפ"ד (31 בדצמבר 2023) יבוא "31 בדצמבר 2024)". מי בעד? מי נגד? הצבעה לא אושר ההסתייגות לא התקבלה.

חלק אני נותן. זה סתם פיליבסטר מיותר. זה חלק מהכלים הפרלמנטריים שיש לנו פה בכנסת.

לא חייבים לתת. בטח שחייבים. לנמק הסתייגות לא חייב? במקום סעיף 3 יבוא "חוק זה תקף בכנסת ה-25 בלבד". מי מנמק? אתה יושב-ראש הוועדה אומר לנו שאתה נותן לנו את ההבטחה הזו. בא חבר הכנסת רביבו והוא אומר רגע, אבל יש התחייבות. אני אמרתי לו מקודם, אוקיי, אז הייתה התחייבות למשל ממש לא מזמן מראש הממשלה שעצמאותו של נגיד בנק ישראל תישמר, ואז מגיעה הבטחה מיושב-ראש ועדת הכספים להעביר חוק שלמעשה מגביל את עצמאותו, אז השאלה שלי לאיזה הבטחה אנחנו צריכים להאמין, להבטחה של ראש הממשלה או להבטחה של יושב-ראש ועדת הכספים?

לא, הוא העלה את זה.

ירים את ידו. מי נגד? הצבעה לא אושר ההסתייגות לא התקבלה.

מי נמנע? אחת נמנעת.

אחרי סעיף 3 יבוא סעיף 4. "הוראות סעיף זה יבוטלו במידה שהמהפכה המשטרית תיכנס לתוקף". להצביע על זה? אני אשמח. מי בעד ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושר ההסתייגות לא התקבלה. "הוראות סעיף זה יבוטלו במידה שהגרעון יגדל בסוף שנת המס הנוכחית ביחס לסוף שנת המס הקודמת".

מי נגד?

רגע, אתה לא נותן לנו את ההזדמנות לנמק. מה לנמק?

כמה היו נגד? אני לא ראיתי פה את חברי היקר מצביע. הוא לא הצביע. לא ראיתי שהצביעו נגד. אף אחד לא הרים יד. הם לא הצביעו נגד. ההסתייגות עברה, חבר הכנסת גפני. ממש לא. הם לא הצביעו. הם לא הצביעו בעד. אני חוזר על ההצבעה למען הסר ספק. אתם יכולים לראות במצלמות. מי בעד ההסתייגות?

מי נגד? נמנעים גם. הצבעה לא אושר נגד 9. ההסתייגות לא התקבלה. הסתייגות 13. "לא יינתנו נקודות זיכוי נוספות בעבור ילד - - - מי בעד? מי נגד? לא אמרת בעד מה.

ההסתייגות לא התקבלה. כן, הלאה. הסתייגות 14. "לא יינתנו נקודות זיכוי נוספות בעבור ילד מעבר לילד הרביעי בכל משפחה". מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושר ההסתייגות לא התקבלה. 15. "לא יינתנו נקודות זיכוי נוספות בעבור ילד להורים שלא שירתו בצבא". מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושר ההסתייגות לא התקבלה. אחמד, אתם הייתם צריכים להצביע נגד. לכן הצבענו נגד. כל הכבוד. הם הצביעו נגד.

אבל לא אמרת של מי ההסתייגות, כי בליאק הצביע בעדה. של מי ההסתייגות? הכול של המחנה הממלכתי. זה הסתייגות של המחנה הממלכתי. תחזור עוד פעם על ההסתייגות. ההסתייגות היא שלא יינתנו - - - נקודות זיכוי נוספות בעבור ילד להורים שלא שירתו בצבא. ערבים וחרדים, אבל חרדים הם יהודים, מקבלים את הכול. נשאר רק הערבים. על זה בליאק הצביע בעד. בסוף, בסוף, בסוף הערבים מקבלים, החרדים לא. בבקשה, הלאה. "לא יינתנו נקודות זיכוי נוספות בעבור ילד להורים שהורשעו בעבירות מס". מי בעד ההסתייגות? מי נגד?

עוד כמה כאלה יש? עוד ארבע.

סעיף 17. "הוראות סעיף זה יבוטלו במידה ששער הדולר יחצה את רף 4 השקלים".

מי בעד? מי נגד?

הצבעה לא אושר ההסתייגות לא התקבלה. "הוראות סעיף זה יבוטלו במידה שריבית בנק ישראל תחצה את רף 5%". מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושר ההסתייגות לא התקבלה. אתם רק שמים לב איזה הסתייגויות אתם מגישים. אני מקווה. אתם באים ואומרים שהריבית תעלה, הדולר יעלה, אז האנשים שעובדים יסבלו, לא יקבלו נקודות זיכוי. כל הכבוד להסתייגויות האלה. למה הריבית עולה? בוא נדבר על זה, למה הדולר מתחזק? זה לא רלוונטי לדיון. ועוד איך רלוונטי. אנחנו רוצים לעבוד. רואים שאתם רוצים לעבוד. רואים מאוד שאתם רוצים לעבוד. אני אומר לך, כל ההבטחה שלך לא תהיה שווה כלום כי יבוא השר יגיד לך, ירדו הכנסות המדינה ואנחנו לא יכולים לתת את נקודות הזיכוי. זה מה שיהיה. אין נקודות זיכוי, לא יהיה. ב-2024 לא יהיה אם לא נצביע עכשיו. האוצר מחליט. אדוני היושב-ראש, הם לא ברשות דיבור. האוצר יבוא ויגיד לך, ירדו הכנסות המדינה. גם אתה לא ברשות דיבור.

תודה. הסתייגות 19 מדברת על מענק העבודה הקבוע בסעיף, אבל בסעיף לא קבוע מענק העבודה, אז אין בזה היגיון. אז להוריד את ההסתייגות.

מי הוריד את ההסתייגות?

היא מדברת על מענק העבודה הקבוע בסעיף. הסברת. עם כל הכבוד, לא מסבירים פה עשר פעמים. גפני, לא יכול להלחיץ ככה את היועצת המשפטית. אנחנו צריכים להבין. תהיו מרוכזים. היא מדברת מאוד פשוט.

הסתייגות 20. "בהינתן שיינתן פטור לתלמידי ישיבות מגיוס לצה"ל, נקודות הזיכוי המוענקות בסעיף זה יוכפלו". אתה לא מעוניין להכפיל את נקודות הזיכוי. מי בעד ההסתייגות? בטח שאנחנו בעד. גפני, אתה לא בעד להכפיל את נקודות הזיכוי?

מי נמנע? הצבעה לא אושר ההסתייגות לא התקבלה. אין הסתייגויות נוספות. מה עם החוק? צריך לשים לב לשני תיקונים. בבקשה. בתוך החוק המקורי יש הפניה למי שהוא בן 6

לכן צריך לתקן כאן גם כך שיהיה ברור שהכוונה היא שנקודות הזיכוי עכשיו לפי החוק הזה יינתנו למי שהוא בן 6 עד 12 בשנת 2023. ולא גיל 7. בדיוק, ולא גיל 7 עד גיל 13. אבל גם לא 13. בדיוק.

אמרנו שנתקן את זה בנוסח. שזה יחול על מי שהוא בן 6 עד 12 בשנת 2023. בסעיף 3 בתוקף יש טעות ניסוחית.

זה צריך להיות עד יום י"א בסיוון התשפ"ג (31 במאי 2023). גם את זה אנחנו

גם אני הסכמתי לזה. גם שלמה קרעי באותו חוק,

השארנו התחייבות אחת בשביל לדבר במליאה, לא מעבר לכך.